שלום ותודה לכולם. אנחנו נמצאים כאן בהודעה לוועדה, לוועדת הכספים. בהתאם להוראות סעיף 106(א)(1)

הוועדה תבחר יושב-ראש מבין חבריה לפי המלצת ועדת